אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך,

אנחנו פותחים דיון בנושא חירום חשוב מאוד לעניין קצב בניית גני ילדים. פנו אליי בחודשים האחרונים, בשבועות

לתוך היישובים שלהם, יש דרישה לגני ילדים, ומה שאני מבינה מהם משרד החינוך טרם אישר להם בעצם את אותו תקציב או אישור ראשוני על מנת

אוקיי, מתי נותנים

ההקצאה? מה זה, ועדה שמתכנסת בעצם ונותנת

אפשר לעבור. עניין הכיתות וגני הילדים זה ביחד או שזה באישורים נפרדים?

ביחד. כלומר כשאתם אומרים 1,500 כיתות שאושרו זה גם גני ילדים שאושרו.

יש פילוח בקשר למיעוטים? כן, יש, מופיע. לדרוזים למשל? מופיע, מופיע. וגם אני רוצה

לשאלתך, אז מה שאנחנו כן יכולים לראות כאן קבוצות שבולטות מעבר לחלקן באוכלוסיה זה במגזר היהודי החרדי - 33% מהכיתות שהוכר בצורך, והחינוך הערבי במזרח ירושלים - 9% שזה מחצית בערך מהכיתות שהוכר בצורך בחברה הערבית, הרבה הרבה מעבר לחלקם באוכלוסיה. מה המשמעות של 33%? לא הבנתי בדיוק, זה ה-

ת ההקצאות ולהגדיל את מספר הכיתות שאפשר לבנות על חשבון השנים הבאות. זהו.

אני רוצה להעלות מספר ראשי ערים שביקשו גם כן את זכות הדיבור כדי להציג,

היום לא, היום אנחנו בונים גן ומעליו בונים מעונות יום ואפילו מעל המעונות יום גם יש לנו קומה שלישית שאנחנו עושים בתי כנסת,

של משרד החינוך מגיע בשלב מאוד מאוחר, אם את מתחילה בטעות לבנות לפני שקיבלת

את אפילו לא מקבלת את

כולם שוטפים את הגן אפילו בלי בדק בלי כלום רק בשביל לפתוח,

בואו תראו מה זה עיר שנבנית, עיר חזקה גדולה שנבנית כמה היא סובלת מהדבר הזה, בואו,

אני מזמין את כל ועדת החינוך, מבטיח לכם אירוח מפנק בראשון לציון,

לראות עוד כמה נושאים שקשורים

אבל תנו לי להתחיל לבנות כדי שבעוד שלוש-ארבע שנים אני לא אגיע כשאין לי איפה לאכלס את הילדים, בסוף מה שיקרה זה כמו מה שעלי אמר בבית ג'ן, הוא יצטרך לאכלס אותם בתוך

פה הם אומרים יהיה סוג של שטר התחייבות מטעם משרד החינוך. צ'ק.

בדיוק, צ'ק דחוי לעוד שנה-שנתיים.

אם כבר, אם כל הניהול, קובעים שם את כל המזומנים למשך חמש-שש שנים קדימה. אז השאלה היא איפה זה עומד כרגע, כבר אושר אצלכם? בעקרונית אנחנו צריכים

אני גם שמעתי נתונים כפולים מזה, שיותר באזור ה-30 אלף, אבל מה שזה אומר,

כבר היום יש הכרה בצורך של 16 אלף, זה אומר שבתום החומש המדינה גומרת את החומש הקודם, זה המצב, יש גירעון מובנה בכל שנה במדינת ישראל של 3,000 עד 3,500 כיתות,

אם אתה מקבל 36 כיתות אתה מקבל 36 מיליון, כל אחד שמבין א' בבינוי יודע שיש לך תקורה על הבינוי

כלומר במילים פשוטות כשראש עיר בונה שש כיתות הוא בגירעון של 40%, הוא מוציא

זה גרם להרבה אובדן של ידע ארגוני ולכן יש קושי

זה בזירה הניהולית.

אין לנו את הפריווילגיה הזאת, אין לנו את הקרקע הזו.

במשרד השיכון כבר מוכנים לעשות את נושא עירוב השימושים, היום מותר לבנות להשכרה,

אין שום התייחסות לגבי הצורך, כאשר במאמר מוסגר אני בא ושם את זה על השולחן, אם יש לממשלה תוכניות להפחתת הצפיפות בכיתות הלימוד בכלל אין לנו על מה לדבר, ככה שאי אפשר יהיה

ימון האלה וגם להגדיר מפורשות שכל שינוי של תקנות התכנון והבנייה כמו כל חובה ממשלתית אחרת שחלות על בינוי מוסדות חינוך יהיה כרוך בעדכון של התעריף הנורמטיבי למטר רבוע בנוי, זה כאמור, זה ההתייחסות

לתהליכים שלמים שאני לא יודעת לעשות את זה עצמאית כלכלית,

שמראש מכניס את העיר לגירעון, אוטומטית עיר שאין לה כסף לעשות את זה לא יכולה להשיג את

בה' כבר יש לי תושבים ואני עוד לא התחלתי לבנות, זה לא מצב סביר.

יש לנו שני סוגי פערי תקצוב, אחד פער תקצוב בהתאמה של השטח, התקצוב של המדינה לא מתכתב בכלל לא עם עלויות הפיתוח,

בחלק מהמקרים אני על גן ילדים צריכה לתת כסף יותר מהעלות של הגן

אז אנחנו גם מאטים את קצב הבנייה וגם לא משתמשים נכון בכספי ציבור, ובעיניי יש פה החמצה גדולה,

החלטות לאיזה ועדות שייבנו לתוכנית חומש, מבחינתי זה היום יום הקיומי שלי בשביל לפתוח את

לא נתנו לנו כסף,

אני לא רוצה לבכות על חלב שנשפך. היום אתה אומר בכיף, אני מת לשמוע אותך אז באמצע

מבחינת החצר אני פשוט ישבתי והקשבתי בקשב רב לדיון

הבן שלי ישב קרוב לחודש וחצי בבית מפאת בידודים אם לא יותר, ולכאורה בשבועיים האחרונים הוא חזר לגן, אבל עדיין - - - סיון,

ובכל שנה בסכומים ובמספר כיתות בינוי שאנחנו מאשרים היום - לא רק שאנחנו לא מצמצמים את הפער אלא הפער ממשיך לגדול, אוקיי? השאלה היא פה האם משרד האוצר ייכנס במכה אחת,

הבאות נוכל באמת רק להשלים את אותם פערי הגדילה האלו, ובסופו של דבר אתה

לרבות הקדמת סחר מכל אחת מהשנים הקרובות שאמורה לתת מענה לכמעט 90% מהכיתות שזה כרגע במשרד החינוך. אז אנחנו מדביקים את הפער לפחות של מה שאמור להיות מתוקצב

9,000 או 10,000, והיום? היום זה 16 אלף. אוקיי, הפער גודל, לא מצליחים לצמצם.

אני מתנצלת, אני פשוט חייבת לנעול, כי המליאה נפתחת, ולכן אני רוצה להספיק לסכם לפני שאנחנו נועלים את הישיבה.

אנחנו נהיה חייבים לקיים על זה דיון נוסף, בטח שאחרי הישיבה שלכם כי אנחנו רוצים לדעת גם מי אתם מאשרים, מה אתם לא מאשרים ולדעת שאנשי החינוך המיוחד, בתי הספר לחינוך המיוחד מקבלים גם את הטיפול הראוי כי זה בראש מעייננו, אנחנו מבינים את המצוקה האדירה, עוד יותר גדולה של אותם הורים, ולכן קודם כל הוועדה קובעת כי יש לכנס את הוועדה לאישור מבנים באופן מיידי, אנחנו מבקשים לקבל עדכון גם על קיום הישיבה וגם על תוצאות הישיבה, כמה אושרו, איפה אושרו, לאן גנים, בתי ספר, מחוזות, מגזרים, לקבל את הפילוח הזה,

זה דבר ראשון. הוועדה קובעת כי יש לאשר נוהל לאישור מראש לרשויות חזקות להחזרת תקציבים בדיעבד על בינוי, צריך לקיים על זה דיון, זו החלטה של הוועדה כי הדבר הזה נדרש על מנת לצמצם את אותם פערים, בין אם זה הלוואה שאותה אנחנו מחזירים. יש להכין תוכנית חומש אמיתית לצמצום אותם פערים בבינוי, אין לי בעיה שזו תהיה ההלוואה מהרשויות החזקות שהן ייתנו את אותה הלוואה לאוצר, בחמש שנים הקרובות האוצר יחזיר להם את הכסף, אנחנו רוצים לראות את התוכנית לצמצום הפערים בבינוי. יש לקבוע נוהל לעירוב שימושים. אנחנו חייבים להתחיל לבנות לגובה, כאשר תקציב הבינוי המיועד למבנה הגן או הכיתה לא ייפגע, גם כאשר יש עירוב מבנים אין ספק שאנחנו חייבים להתקדם, זה עניין סביבתי גם, זה עניין עירוני, אין דרך אחרת, תמצאו את הנוהל לעשות את זה. הוועדה קובעת כי יש לתקן את קריטריון האכלוס, ולמצוא במקרים חריגים בערים שנמצאות בתנופת פיתוח חריגה קריטריון אלטרנטיבי שיהווה חלופה, על מנת שיוכלו לקבל את התקצוב לפני האכלוס. זה גם כן, אנחנו גם אומרים כי יש לקבוע מנגנון תקצוב משותף לסוג של קריית שירות עירונית לאזרח שתוכל לאפשר תקצוב משותף של משרד הבריאות, קופות חולים, משרד חינוך, ביטוח לאומי, משרד התחבורה, משרד הפנים, התרבות והספורט, במידה ויש צורך, אין שום סיבה שלא. תתחילו לייעל את המשאבים ולבנות את זה בצורה יותר נכונה. הדבר האחרון הוא, אני מבקשת ממשרד החינוך, יש פה מכתב שקיבלנו ממרכז השלטון המקומי, מאוד מאוד מפורט ומאוד מאוד ברור האמת היא והייתי רוצה לקבל תשובה לכל אחת מהנקודות שאותם הם הציגו בעצם במכתב הזה. אנחנו נכנס דיון נוסף, לדעתי גם לפני הפגרה, כדי לשמוע מה היה בוועדה ולראות איך אנחנו מתקדמים עם העניין הזה, חבר'ה, זה נמצא בדחיפות של הוועדה, תבינו את זה, אנחנו מבקשים מכם לפעול. אני מתנצלת אבל אני חייבת לנעול כי בעוד שישים שניות יושב ראש הכנסת פותח את המליאה. חברת הכנסת, שתי נקודות שהזכרת בסיכום שכנראה שלא עברו, העניין של הבנייה לגובה כבר נמצא, אנחנו מיישמים את זה. אז אני מבקשת שלדיון הבא תביאו לנו את הנוהל שבעצם מאפשר את זה. העניין של הקריטריון אכלוס לא הובן פה, אין לנו כזה קריטריון, אנחנו כן - - - אז אנחנו מבקשים לחשוב על משהו אלטרנטיבי במקרים

לא בכל עיר, אבל מקרים חריגים,

עפולה שאנחנו - - - אבל זה לא קיים בכלל קריטריון האכלוס הזה, אני פעם ראשונה - - - אז אנחנו נמשיך את הדיון הזה בעוד מספר שבועות, שבועיים שלוש, תודה רבה לכל מי שהגיע, תודה רבה לכל הנוכחים, תודה רבה משרד החינוך,

חברי הכנסת, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:59.